צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי,

סדר-היום: בקשת חבר הכנסת בועז טופורובסקי להקדמת הדיון הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע, התשפ"ב 2022, פ/4037/24 לפני הקריאה הטרומית. אני רוצה להדגיש שאנחנו עוד לא מתחילים את הדיון המהותי בחוק ההתפזרות, כרגע זו בקשה שהיא בעיקרה טכנית לפטור לפני הקריאה הטרומית. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כמו שמדינת ישראל שמה לב ורואה, אנחנו נגררים למערכת בחירות. אני חושב שברגע שהדבר הזה הוחלט - - - אתם יזמתם את זה. לא מבין, מי גרר אתכם? רגע, חברים. יש כמה כללים פה בוועדה, אחד מהם זה שאין הצעות לסדר. גם כל אחד שמבקש רשות דיבור יקבל, אבל לא נכנסים אחד לדברי השני. כשאנחנו נחזור לקואליציה יהיו הצעת לסדר. אתה מתחייב בשם הגוש? רק

רק לקואליציה ניתן הצעות לסדר. בוועדת הכנסת אף פעם לא היה. מי שמעוניין לדבר, כמובן שיקבל את את רשות הדיבור, אבל לא להתפרץ אחד לדברי חברו. אני קצת חורג ממנהגי ומגביל ל-2 דקות לדובר. אני אעשה את זה קצר. ברגע שהוחלט על פיזור הכנסת חשוב שהדבר הזה ייעשה בתיאום ובצורה מכבדת ומכובדת של כל חלקי הבית. אני כבר פניתי לחבר הכנסת יריב לוין בבקשה שאנחנו נשב ונדבר ונגיע לנוסחים ואלמנטים מוסכמים. כמו שכולם יודעים כאן, הבחירות זה לא רק תאריך אלא יש ממש סדרה של חוקים סביב יציאה לבחירות. אני חושב שכמו שעשינו תמיד, ראוי ונכון שברגע שהוחלט על-ידי כל חלקי הבית שיוצאים לבחירות, שנעשה את זה לאור זאת ולאור העובדה שמחר עולות כבר הצעות לפיזור הכנסת, ראינו גם בקואליציה לנכון להגיש הצעה שחתומים עליה גם אנוכי וגם חברת הכנסת שרן מרים השכל. אנחנו נשמח מאוד שזה יגיע ויקבל את הפטור ומחר אנחנו נוכל להתקדם וכבר היום אני מקווה מאוד שנגיע להסכמות קואליציה ואופוזיציה בשביל שהתהליך הזה יהיה מכובד ומכבד ככל הניתן.

חבר הכנסת טופורובסקי, תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.

אני מנסה להבין את האירוע שבו אנחנו נמצאים ואני אסביר את זה שאלותיי. קיבלנו לפני כ-25-20 דקות הודעה להגיע בבהילות לוועדת הכנסת.

ביום שלישי לא כולם פה בכלל, בטח לא כל היועצים שלנו, זה קורה. עכשיו, אני באמת מנסה להבין מה ההליך. אני די חדש בכנסת פה כמה כנסות, אבל חדש. קרה דבר טוב אתמול: הודיע מי שהודיע שלשכת רוה"מ הולכת לעבור סוף-סוף לירושלים ולצאת מרעננה. שמחנו לשמוע על זה. כולנו צהלנו ואנחנו שמחים מאוד. אני הגשתי הצעת חוק לפיזור הכנסת אני חושב שהפ"א שלה הוא ראשון מכל היוזמים. אין סיבה בקריאה טרומית להצמיד עוד חוק שעוד לא עברו אפילו שבועיים מאז הנחתו. כאילו, מה הבהילות? אז יש קריאה ראשונה, יש קריאה טרומית, לאחר מכן בקריאה ראשונה מצמידים זה דבר מקובל בכנסת, זה דבר סביר בכנסת. כאילו, מה הבהילות? הרי יש 4 הצעות מחר, זה אפילו אחת. ראיתי בסדר-יום שיש 4 הצעות מחר. מה קרה פתאום? יש משהו שהוא משמעותי מבחינה טכנית שמצמידים עוד חוק שאתה חתום עליו? אין בעיה, יגיע לקריאה ראשונה, יגיע פה לוועדת הכנסת שבה יש לכם רוב מלא מלא מלא בזכות האופוזיציה שאפילו לא איישה ובזכות מה שאתם עשיתם בהתחלה, בעקבות מה שעשיתם בהתחלה, שהובלתם ב-3. יש לכם פה רוב מוחלט, תצמידו את זה והכל יהיה בסדר. מה הבהילות הזאת פתאום להכניס אותו? מה, זו שאלה של קרדיט? הרבה פעמים מדברים במליאה על העתקת חוקים לא הבנתי מה הבהילות הזאת בהצעת חוק טרומית. מה המשמעות שיהיו עוד 2 שהגישו את ההצעה מעבר ל-4 חוקים שכבר מוגשים במליאה? אני בכנות אומר שאני לא מצליח להבין.

אני חייב להגיד לך כאופוזיציה, אנחנו קצת נאנחנו אנחת רווחה שראש הממשלה מתחלף. אז ההיסטריה שהיינו בה עד היום קצת נרגעה.

לא הרבה, אבל קצת נרגענו. זה לא המצב שהיינו בו לפני שבוע.

לא מושך את החוק, לא נגזים. או להציע להיכנס לקואליציה. לא יודע. אבל קודם כל יש אנחת רווחה בשם אזרחי ישראל. עזוב קואליציה-אופוזיציה בשם אזרחי ישראל, אתמול אזרחי ישראל קצת נרגעו. בשם פחות מחצי מהם. חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיב, בבקשה. חברי מפלגת העבודה הם בגוש של לפיד, אבל אתם אמורים להיות מרוצים. על השאלה אם להיכנס לקואליציה אמרת לא יודע. זה לא היה לא. אמרתי שזה לא הנושא כרגע. יש איזו אנחת רווחה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אחמד, שנייה אחת. אתה מה הוא מזכיר לי? הוא אומר לי שהוא לא בטוח שגם הם נאנחו אנחת רווחה. שאלו פעם יהודי חסידי, מה יותר חשוב, שריפת הפתילות או הדלקת נר חנוכה אתה תבין את זה, אחרי זה תתרגם לבועז מה יותר חשוב, שריפת הפתילות או הדלקת נר חנוכה. אז אמר: בטח הדלקת נר חנוכה, הכנה למצווה זה יותר מהמצווה. אני אומר שכל החבורה הזאת שיושבת פה, כל הבנט הזה היה הכנה ללפיד, אז הם לא מרוצים? תודה רבה. מכובדיי, יש הצעה אחת שבדרך כלל הכנסת מתכנסת סביבה, אופוזיציה וקואליציה. הכנסת וגם יושב-ראש הכנסת וועדות הכנסת במשך כל הקדנציות איפשרו לכל הסיעות להצטרף להצעת פיזור. תמיד זה היה ככה. עכשיו אני הייתי בישיבת הנשיאות, האופוזיציה ניסתה למנוע מטופורובסקי להגיש את ההצעה שלו מחר. זה לא בסדר. היא אושרה. אבל כל מי שרוצה להגיש בקשה לפיזור, מקובל לאפשר לו זאת. אני רוצה לתת דוגמא, למשל ב-2014 בקשות חברי כנסת לפטור מחובת הנחה לפני קריאה טרומית ובקשות למיזוג וכדומה, הנה הסטנוגרמה, הפרוטוקול: אפשרו לכולם תוך כדי מתן פטור מהיום למחר. לכן הבקשה של חבר הכנסת בועז טופורובסקי היא פסגת חלומותיו תאפשרו לו, תאפשרו לו בלי להתנגד. אתם באים כולכם פה אופוזיציה להתנגד, והמאבק הוא על - - - לחלום הזה אנחנו - - - מי אמר מתנגד? אמרתי שאני מנסה להבין. שאלתי שאלה, אני מנסה להבין. תאמין לי שאני רוצה בחירות לא פחות ממך ולכן הגשתי הצעת חוק כזאת כבר לפני שנה. לך יש פ"א ראשון, אז תגלה רוחב לב ואל תתנגדו. אמרתי לי שבקריאה ראשונה יצטרף.

למה דחוף - - - אני מבקש מחבריי לוועדת הכנסת לא לעשות מזה עניין. היה תקדים, כל חבר כנסת שרוצה להגיש, תאפשר לו. אם את אומר,

מכיוון שאתה קולגה לאופוזיציה - - - הוא עבר בנשיאות כדין. חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה. אני חייב להעיר הערה שאני לא הראשון שמעיר אותה. אני חושב שגם הכתב המדיני החדש של גלי צה"ל, יניר קוזין. הדגשנו שזה חוק ההתפזרות, לא חוק פיזור. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. תודה, אדוני יושב הראש. טופורובסקי, קודם כל אני שמח על הסנגור החדש שקניתם לכם, את אחמד טיבי. לא סתם כנראה נפגש קנו.

אתה אמרת שילמו במזומן. קונים אנשים כמוך. ביבי קונה אותך בנזיד עדשים. אותי לא הצליחו לקנות. עובדה שהם לא מצליחים - - - אתה חייל ממושמע. טיבי, זה יעשה טוב לליכוד תתקוף אותם חזק עכשיו. ערב בחירות, תתקוף אותם חזק. זה יעשה טוב לליכוד. יש התנהגות קולגיאלית. זה כל מה - - - כלפיו. האמת, אין לי בעיה על איזו רגל השמאל נופל. אם זה נופל עם הרגל שלנו, של הצעת חוק שלנו או הצעת חוק שלהם, העיקר שנופלים בסוף, כי הגיע הזמן באמת שהם ייפלו.

אבל אני באמת לא מבין את הרציונל. מה, זה חלק מהעניין של האמת שעשיתם את זה לאורך כל השנה הזאת, כל פעם שמישהו מהאופוזיציה הגיש איזושהי הצעת חוק טובה שהסכמתם לתמוך בה, הגשתם יחד איתה הצעת חוק ממשלתית, יחד איתה הצעת חוק אחרת שלכם. בזה אתה צודק. עשו לי את זה גם.

הסיפור שלכם? עשו לי את זה פעמיים.

בועז, הקשבתי מילה-מילה: מצאנו לנכון להגיש גם אנחנו הצעה. יש היגיון מאחורי "מצאנו לנכון" הזה? משעמם לכם? מה הסיפור? יש היגיון אמיתי, חוקתי, שנוגע להליך החקיקה שבגלל זה אנחנו מתכנסים פה כדי שגם טופורובסקי יהיה רשום על שמו פיזור הכנסת? נפלא הדבר ממני. אבל לא מעניין אותי, מצדי שגם בנט וגם לפיד וכולם יגישו הצעות חוק. תאשרו גם לשרים להגיש הצעת חוק מחוץ לכנסת, העיקר שתלכו הביתה. חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. מאחר ולא נרשמו יותר חברי כנסת בסדר, חבר הכנסת מלכיאלי, ואחר כך חבר הכנסת אזולאי ויחתום חבר הכנסת רם שפע. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אז קודם כל, אני באמת לא מבין כמו שחבר הכנסת פינדרוס אמר, מה זה הנושא הזה של הגשה באופן אישי. אבל הכול בסדר. איך אחמד אמר? תגלו נדיבות. אנחנו מפרגנים, בועז, שהחוק יעבור. אני רוצה להגיד לך, כבוד היושב-ראש, אנחנו בכנסת רגילים להצביע בעד או נגד הרבה חוקים שהם חברתיים, הרבה חוקים ביטחוניים, הרבה חוקים כלכליים. אבל נדיר למצוא שאנחנו באים להצביע על חוק שהוא גם ביטחוני, גם כלכלי וגם חברתי. אני חושב שהצעת החוק הזאת של בועז, באמת שאפו, הצלחת במילים ספורות להביא חוק שהוא גם חברתי, גם ביטחוני וגם כלכלי.

לא עשיתם את זה עד היום. עד היום פגעתם גם וגם וגם, ואתם מנסים לתקן את הכול בנייר אחד. כל הכבוד לכם, זה כישרון. באופוזיציה יש הרבה זמן לשכלל את הכישרון הזה, אנחנו מאחלים לכם, בעזרת השם, שהחוק הזה יעבור כמה שיותר מהר. חבר הכנסת

האמת, אחרי מלכיאלי קשה להוסיף כאלה דברים. גם אני מצטרף. אבל אחמד, אתה אמרת שהיה בעבר מהיום למחר. אחר פה זה מהיום להיום

אם זו מתנת פרידה, בכיף.

אמרת מתנת פרידה אנחנו מוכנים לעשות את זה ואנחנו מקבלים - - - רוחב לב קוראים לזה. רוחב לב. אני אומר לך, רוחב לב. אנחנו נעשה את זה. ורציתי להגיד עוד כמה דברים, אבל בועז - - בגלל רוחב לב אתה מוותר. - - קח את זה ממני בחיוך, אני מצטרף למלכיאלי. זה מספיק. זה גם רוחב לב. תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אנחנו נעבור כעת להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. רם שפע לא רוצה?

חבר הנסת רם שפע ויתר. אני לא חבר ועדה כי אני לא יכול לא להצביע. שלא ייווצר מצב כאילו שלא הצבענו. תגיד לי, לעשות התייעצות?

ביקשת יפה אחרי שהיית בחופש. אנחנו מכבדים. אין מה להתייעץ. מי בעד, ירים את ידו. הצבעה בעד ההצעה להקדים את הדיון פה אחד ההצעה להקדים

רבותיי, ניר, האם אתה מתכוון להמשיך לנהל את ועדת הכנסת? בעזרת השם, כן. אנחנו מתכוונים שהוא ימשיך לנהל את ועדת הכנסת.

תודה רבה לכולם והמשך יום נעים. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:55.